כבוד השר התורן, אני מתכבד לפתוח את

באייר התשע"ב, 14 במאי 2012. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שתי הודעות, ההודעה השנייה, אדוני היושב-ראש, מחייבת הצבעה. ההודעה הראשונה: אני מודיע בזאת על חילופי אישים בוועדת החוץ והביטחון, מטעם סיעת קדימה, במקום מי שהיה חבר הכנסת והיום המשנה לראש הממשלה, השר שאול מופז, יכהן חבר הכנסת רוני בר-און. הודעה שנייה, שכאמור, מחייבת הצבעה: הכנסת החליטה ביום רביעי, כ"ה באדר התשע"ב, 19 במרס 2012, להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, תקיפת עובד סוציאלי), התשע"א 2011, פ/2781/18, של חברת הכנסת רחל אדטו, לוועדת החוקה, חוק ומשפט לשם הכנתה לקריאה ראשונה. יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ביקש להעביר את הצעת החוק האמורה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה, אגב, בהסכמתו של יושב-ראש ועדת החוקה,

ולהעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, תקיפת עובד סוציאלי),

2011, פ/2781/18, של חברת הכנסת רחל אדטו,

חוק ומשפט לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות כאמור. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו.

תהיה ראש הממשלה. ואני יכול להיבחר לראש הממשלה. אני רואה שמ-94 חברים בקואליציה יש רק שניים כאן. לעומת זאת האופוזיציה התברכה, למרות המספר הקטן יש רוב גדול מאוד,

בעקבות הקמת הממשלה הזאת גברה סכנת המלחמה או התמעטה וירדה והצטמצמה סכנת המלחמה. רוב הפרשנים אומרים שגברה סכנת המלחמה. יכול להיות, אומרים, שהזוג שכונה "משיחיים", נתניהו וברק, עכשיו יש להם שחקן חיזוק קצת יותר שפוי, אבל מה זה משנה

החלטת המלחמה,

שני מטורפים לא יעשו מלחמה וחכם אחד יעשה מלחמה. זה לא מבחן בחוכמה, אלא תוצאה שיכולה להיות הרסנית לכל עמי האזור. מר בנימין נתניהו מסתובב בארץ ובעולם בהרגשה שהשכינה, שאלוהים עשה חסד עם עם ישראל שהוא היום ראש ממשלה ושהוא הולך להציל את עם ישראל, לא פחות מאשר שואה חדשה בדמות הגרעין האירני.

של מר ביבי נתניהו - - נאזם, סליחה. תסדרו בחוץ. בבקשה, אדוני. - - היא גישה לוחמנית, היא גישה של עימות. הייתי אומר שבכל זאת מר נתניהו יכול להירתע, כי הוא מפחד מהתוצאות, אך הוא נהפך למסוכן מאוד כאשר לצדו נמצא אהוד ברק, שהוא הרפתקן צבאי, שמאמין בכל מיני תרגילי כוח שיכולים לפתור בעיות, ולכן המצב מסוכן. ממשלה רחבה, משתמשים בה כדי לתת לגיטימציה למהלכים צבאיים נגד אירן, להכין את הקרקע למהלך צבאי. אני יודע, או מעריך יותר נכון, שלא נתקבלה החלטה סופית בעניין הזה, ואני מקשיב למה שאומרים בכירים לשעבר במערכת הביטחון, שמתריעים מפני סכנה כזאת. אני שואל את עצמי, למה הם מתריעים? למה דגן אמר מה שאמר? למה דיסקין אמר מה שאמר? למה אשכנזי אמר מה שאמר? למה הם אומרים זאת? כי הם באמת ובתמים מפחדים או חוששים שתתקבל החלטה מטורפת. ועל זה צריך לנהל את הדיון, לא על תרגיל מסריח של מופז. האם מופז וקדימה נכנסים לממשלה כדי למנוע מלחמה או כדי לחזק את מגמת המלחמה בממשלה? התשובה היא האפשרות השנייה. יכול להיות שהם ידרשו בעניינים טכניים, שצריך לבדוק את זה לעומק, לא לעשות החלטה מהירה, אבל בשורה התחתונה הם מתיישרים עם הקו הלוחמני ומסבירים לעולם ומסבירים לאזרחים בישראל שאין ברירה, זו האפשרות היחידה. העניין הזה ניתן לפתרון. האינטרס של העמים כולם באזור, שיהיה מזרח תיכון מפורז מנשק גרעיני, ולא רק מנשק גרעיני, אלא מכל סוגי הנשק להשמדה המונית, ואת זה ניתן להשיג ואת זה אפשר ליישם. אבל ממשלת ישראל לא רוצה לעשות זאת, וזו בכייה לדורות, כי היום אפשר לעשות עסקה גדולה מאוד בהשתתפות של כל המדינות באזור: טורקיה, אירן, ארצות ערב,

כל המדינות באזור יכריזו על מזרח תיכון מפורז מנשק גרעיני.

זה כולל את ישראל, שיש לה נשק גרעיני. אם אתה רוצה למנוע הפצת נשק גרעיני, אתה צריך להתפרז מנשק גרעיני. אי-אפשר למנוע את הפצתו של הנשק הגרעיני במזרח התיכון לטווח ארוך כל עוד יש מדינה אחת שמחזיקה בנשק גרעיני, במוקדם או במאוחר. ונגיד שהפציצו באירן ונגיד שמנעו או עיכבו את הנשק הגרעיני באירן, מי אמר שטורקיה לא תעשה את זה בעוד כמה שנים? מי אמר שמצרים לא תחשוב על זה? אי-אפשר לעצור את זה וצריך לראות וללמוד מהניסיון של הודו ושל פקיסטן. איזו תועלת יש לפקיסטן היום ואיזו תועלת יש להודו שכל אחת מהן מחזיקה נשק גרעיני? ואיזו תועלת יש לעולם בעניין הזה? אני חושב שהרוב המכריע של האזרחים, גם בפקיסטן, גם בהודו, מעדיפים שלשתי המדינות לא יהיה נשק גרעיני ולא יחיו בצלו של איום כזה. צריך לחשוב כמה מהלכים קדימה, שזה בלתי אפשרי, גם הטכנולוגיה נעשית יותר קלה, וגם אם מדינות,

"עושות אבו עלי" באזור באמצעות הנשק הגרעיני, גם מדינות אחרות ירצו לעשות את זה. ולכן הגישה צריכה להיות, אני חושב שזה הנושא העיקרי שצריך לדון בו בעקבות הקמת ממשלת אחדות לאומית. התעלמות מהנושא הזה מפקירה את דמם של האזרחים בישראל, מפקירה את דמם של האזרחים במזרח התיכון כולו. מזרח תיכון מפורז מנשק גרעיני הוא האינטרס של כל העמים. מדינה עם נשק גרעיני, אולי זה אינטרס של אליטות ושל אנשים בשלטון שיש להם כל מיני חלומות אימפריאליסטיים באזור.

תודה רבה. נעבור להצעת אי-אמון של סיעת העבודה: כוונת הממשלה לקיצוץ דרסטי ומסוכן בתקציב 2013, במיוחד בתחום החברתי. ינמק את ההצעה חבר הכנסת דניאל בן-סימון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני בראשית דברי רוצה לברך את המבקר החדש, מבקר המדינה, ולאחל לו הצלחה בתפקידו הקשה בימים שבהם הרשות המבצעת לפעמים נוטה לשגות יותר מאשר בימים רגילים, ולכן אני ממש מאחל לו הצלחה, כי הצלחתו היא הצלחת כולנו. ואני רוצה לומר מלה על הצעת האי-אמון, שאני רוצה לדון בה בדקות הקרובות. אני רוצה לומר משהו על התחושה שאני חש היום. כשאני מתהלך ברחוב ואני מתערבב בציבור, יש איזו תחושה של כעס. אנשים שאני פוגש ברחוב או בכל מיני מקומות החליפו את האדישות כלפי השלטון בכעס כלפי השלטון. יש תחושה שהשלטון לא מספק את הסחורה. ואני חייב לומר שזו לא רק תופעה ישראלית, אלא הציבור בכלל כועס. כועס על הפוליטיקאים, כועס על המדינה, כועס על משהו, שכן הוא רואה את האי-צדק. האי-צדק לא מתקבל באדישות כפי שהתקבל בעבר, או בצורה, כאילו הגורל הועיד אותנו להיות עניים, אלא יש איזו תנועה, גל של כעס, שמתגלגל ממדינה למדינה, משכונה לשכונה. ואתמול הייתי בשכונת התקווה עם כמה חברי כנסת, איתן כבל ודב חנין, ופגשנו אימהות שמתגוררות בדיור הציבורי, יחד עם הילדים שלהן, ואני חייב להגיד שלדבר על מצוקה זה יותר קל מאשר להתבונן בה במבט ישיר. אני חייב לומר שהלב נקרע, לפגוש אימהות עם ילדים שאינן מסוגלות להתקיים היום. אינן מסוגלות מפני שאין להן האמצעים גם לשלם שכר דירה, גם לגדל ילדים, גם לשלוח ילדים לגן, גם להאכיל אותם. וחברי שהיו אתי יכולים להעיד, הלב נקרע ואי-אפשר שלא להזיל דמעה מול המצוקה של שנת 2011 2012, שהיא מצוקה כמעט טוטלית. באות נשים ואומרות: אין לנו איך לפרנס את הילדים. ורואים את הילדים האלה לידן. והילדים בני שש, שבע, שמונה, שבקושי מוציאים משפט בעברית נכונה, השיניים שלהם שבורות, וחלקם סובלים אפילו מתת-תזונה. ושוב אני אומר: ראיתי את זה במו-עיני חמש דקות הליכה ממרכז תל-אביב. זהו העוני החדש, זוהי המצוקה החדשה שמאיימת לדעתי על שלמות החברה.

זה לא עוני יחסי, אלא אנשים שאין להם אפשרות להתקיים. ולכן נשבר לבי אתמול. הייתי שעתיים-שלוש, לא יכולתי יותר. המבטים והבכי והזעקה הזאת, שיצאה מבאמת, חמש דקות ממרכז תל-אביב. זה קשה לראות את זה, קשה לשמוע, ואין לנו פתרון.

אמרו: תעזרו לנו, תעזרו לנו.

והכי קשה, הכי קשה זה הילדים, כי הם לא פשעו ולא חטאו. ודב לא כאן, ואיתן לא כאן,

נדמה לי שדב יכול להעיד כמה זה מצב קשה ביותר. לא הבנתי, אין לנו פתרון? לנו יש פתרון. לממשלה אין פתרון. לממשלה הכוונה. ואני חייב לומר, שהתחננו על הדיור ציבורי, אמרו: אין יותר דיור ציבורי. ודיור ציבורי יש בישראל, אבל אני חייב לומר בצער: הוא נמצא בשטחים. אמרו שאין מדינת רווחה, פעם היו נותנים יותר. אמרתי: מדינת רווחה יש במקומות אחרים. וצר לי שלפני שבוע, לפני שהתפזרנו, הממשלה אישרה,

נדמה לי כמעט מיליארד שקל העברה להתנחלויות. לא שיש לי משהו נגד ההתנחלויות בעניין הזה, כולם צריכים להתפרנס, וכל אחד חייב להתקיים עד שתתקבל החלטה פוליטית, אבל לא יכול להיות שבמרכז הארץ משפחות נמקות בגלל מחסור, בגלל תחושה שהממשלה לא נותנת כפי שנתנה בעבר. ואני יודע שאין מדינת רווחה אבל אני חייב לומר: הדבר הכי מסוכן זה הילדים. הילדים האלה יגדלו, ויגדלו, אני ראיתי אותם אתמול מסביב לאימהות, וכל אמא עם ארבעה-חמישה ילדים, רובן חד-הוריות, כי הבעל עזב מסיבות כאלה או אחרות, והן נאלצות לקיים אותם.

נשבר לבי שוב, לא בגלל רגישות יתר, אלא מפני שלילדים היו מבטים כאלה, של מסכנוּת. ומה לעשות במצב כזה? השנה חוגגים, מציינים, 200 שנה לצ'רלס דיקנס, הסופר שכתב על המצוקות. והוא כתב משפט שחרות אצלי, שהילד לעולם לא ישכח את תחושת האי-צדק שהוא היה קורבן לה לכל אורך חייו. זאת אומרת שהאי-צדק, לא רק אנחנו מרגישים אותו, אלא גם ילדים מפנימים אותו וחיים את חייהם עד הסוף עם התחושה הזאת. זאת אומרת, אני פוחד מהזיכרון הזה שלא נוטש. ולכן זה רודף אותם, ונדמה לי שדיקנס הגיע למצב כזה, של סופר אולי הכי מפורסם, כי הוא כתב על המצוקות דווקא בעידן הוויקטוריאני, שהיה בו יותר מדי כסף, והיו פערים כאלה, הוא כתב על אלה שאין להם, ותיזהרו מהם.

אני חושב שעלינו מוטלת משימה, במפלגת העבודה ובמה שנשאר מהאופוזיציה, להשמיע קול, להשמיע זעקה למען אותם אנשים שאין להם. להשמיע זעקה מוסרית. אין לנו הכוח להעביר תקציבים, ואין לנו הכוח כרגע לתקן, אבל יש לנו החובה המוסרית,

לתת לאלה, לתת את הגיבוי. שאלו אותנו אתמול: תעזרו לנו. אמרנו: איך נוכל לעזור לכם? תעזרו, תשמיעו קול, תדברו לטובתנו. לכן אני פה כדי לדבר לטובתם ולומר להם: אנחנו אתכם עד הסוף. אבל צריך, אדוני השר, ואני יודע את רגישותך, בניגוד לכמה חברים בממשלה, שפיתחו אטימות כלפי העניינים האלה. ואני רק זוכר שבשנות ה-70 המשפחה שלי הגיעה לארץ, והם קיבלו דיור ציבורי, קיבלו קופת-חולים, קיבלו בתי-ספר. המדינה היתה שם וסיפקה להורים שלי, למשפחה שלי, שלא ידעה מלה בעברית, סיפקה את כל השירותים. גם מהגרים שמגיעים היום מצרפת מקבלים את כל השירותים. זו מדינת רווחה. אחר כך תסתדר, בדור השני, הדור השני יסתדר. אבל לא ייתכן לפגוע באנשים האלה במצב כזה, שבו המדינה נסוגה. ולכן תפקידנו בבוא היום, כשנחזור לשלטון, להחזיר את תפקידה של המדינה. לא להוציא אותה לפגרה, היא עוד לא מוכנה אנחנו לא מוכנים לחופשה הזאת. ולכן אני אומר, זה חלק מתחושת האי-נוחות שאני נתקל בה ברחוב, במחאה במוצאי-שבת. אלפי צעירים הסתובבו, לא ברור על מה, לא היה נושא של מחאה, אבל היתה תחושה לא טובה,

אנשים לא ידעו מה לעשות, ואנשים לא ידעו גם בהמשך, ויצאו מאות אלפים, כדי לומר:

וחבל שמדינה שמצבה הכלכלי כל כך טוב מפנה גב, כמו שעושה השר עכשיו, לזעקה הזאת של הציבור. ואני מקווה שבבוא היום,

נכנסת בזמן לא טוב, אני מקווה שבבוא היום, שהציבור הזה, שאני חייב לומר: גם אתמול בשכונת-התקווה אמרו: כולנו מצביעים ליכוד, כולנו הצבענו ליכוד. ואני יודע את זה, זאת תופעה שרודפת אותי הרבה שנים, שדווקא היעדר איכות החיים והמחסור מביאים אנשים להצביע ליכוד כתנועת מחאה. אבל הליכוד כבר 30 שנה בעסק. הוא כבר יצר דור שני של מצוקה. אולי מפא"י יצרה דור ראשון, אתם יצרתם דור שני וגם דור שלישי. ולכן אני מקווה שהמודעות הזאת תחלחל פנימה, ויהיה קשר בין סיבה לתוצאה, ואנשים יצביעו לפי גם האינטרס שלהם, לפי מה שטוב להם בחיים, ולא לפי ססמאות חלולות לגבי ארץ-ישראל ומזוזה בחברון ודברים כאלה,